צוהריים טובים. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה ומודה לכל חברי הכנסת שנמצאים אתנו: רוטמן,

אזולאי, ארבל וחברי יוראי להב הרצנו.